ערב טוב, לילה טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, כ"ח בסיון התשפ"ב, 27 ביוני 2022. אנחנו נלך לפי סדר היום. סעיף א', רוויזיה על החלטת הוועדה בדבר קביעת ועדה לדיון בהצעות החוק. יש כאן 11 הצעות. אני לא אקרא את כולן. קראתי אותן היום. הוגשו רוויזיה על ידי חברי הכנסת בועז טופורובסקי, יצחק פינדרוס ומיכל וולדיגר. חבר הכנסת טופורובסקית רוצה לנמק את הרוויזיה? אפשר לשאול שאלה את הייעוץ המשפטי?

בנוגע לתאריך. לאחר שקיעת החמה, התאריך העברי. האם הוא נשאר כ"ח או שאתם מאפשרים לציין אותו כ-כ"ט? אני אענה במקום הייעוץ המשפטי.

אתם רומסים את הייעוץ המשפטי. אפשר להגיד גם יום שלישי. אור ל-כ"ט. אני נולדתי ב-6 לאפריל אור ל-א' ניסן. חבר הכנסת טופורובסקי, אתה רוצה לנמק?

אני יכול לומר משהו? כן, בוודאי. תודה רבה ושלום לכולם. אני שמח לבשר שאחרי כמה ימים מורטי עצבים אבל עם כוונות טובות של כל הצדדים, הגענו להסכמה על תהליך מסודר ומוסכם של יציאה לבחירות. ברשותכם, אני אפרט חלק מהנושאים ואחר כך חבר הכנסת קיש ישלים, יאשר או לא יאשר. אני מקווה מאוד שיאשר. החלטנו על סדרה של חוקים לטובת אזרחי ישראל שעד עכשיו נתקעו בצינור ואותם אנחנו נקדם. אני לא אגיד את כולם כי אלה מספר חוקים לא קטן. מעבר לזה אנחנו נאשר את מסמך פיזור הכנסת לא עכשיו אלא אחרי הפיזור או מחר, תוך כדי הפיזור, בהתאם למסמך היה נהוג עד היום ולקחנו כדוגמה את המסמך של הפיזור של הכנסת ה-19. על זה יהיו עוד שתי התחייבויות של הקואליציה: האחת, לא תהיה חקיקה של חוקי בחירות. מה זה מסמך פיזור? יש מסמך שמסדיר את הנוהל. הפגרה. אתם בעצם מקדימים את הפגרה שנקבעה ל-ג' באב?

לא מעכשיו. נעשה על זה מסמך. אני רק אומר את ההסכמות בכלליות. זה בראשי פרקים כדי שנבין את הרקע. במהלך הבחירות אנחנו לא נוביל כקואליציה חוקי בחירות. הממשלה לא תביא להצבעה חוקי בחירות, והכוונה לחוקים שמשנים את המשחק הדמוקרטי תוך כדי בחירות. לא נעשה את זה. כמובן לא נעלה חקיקה ישנה שלא נכנסה במסגרת ההסכמות על החקיקות אלא אם כן תהיה הסכמה. אם פתאום האופוזיציה תסכים לחקיקה מסיבה מסוימת ביחד עם הקואליציה, החקיקה תעלה. קביעת תאריך. חוק פיזור הכנסת בקריאה ראשונה יעבור עם שני תאריכים ה-25 באוקטובר וה-1 בנובמבר 2022. אם לא נגיע להסכמה עד קריאה שנייה ושלישית, החוק יהיה בנוסח של ה-1 בנובמבר יציאה לבחירות כאשר תהיה הסתייגות מוסכמת על כולם של ה-25 באוקטובר ואם לא נגיע להסכמה, ניתן למליאת הכנסת להכריע לפי רוב מה יהיה תאריך הבחירות. יש לקריאה ראשונה תאריך ודברי הסבר.

עשינו את זה, את יודעת מתי?

יפה, ואנחנו נעשה את זה עוד פעם. ארבל, את לא תכתיבי לנו את ההסכמות. עשינו את זה. עשיתי את זה בחזקת הגיל הרך עם 6 סעיפים שונים. מה אתם ממציאים כל פעם דברים? יואב, נתקדם. חבר הכנסת ביטן, בואו נתקדם. במסגרת זו הגענו להסכמה גם על נושא המימון. אנחנו כמובן נפרט אותו. פיזור כנסת, שנייה ושלישית, יקרה עד יום רביעי, בעוד יומיים, בשעה 12:00 בלילה. חוק פיזור הכנסת יעבור בשלוש קריאות וכולי תקווה שזה יהיה לפני כן אבל זה לא יהיה יותר מאוחר. מתי אתם מעבירים את החוק? עד יום רביעי בחצות. אני מקווה שזה יהיה לפני כן אבל זה לא יהיה יותר מאוחר מכך. כל החקיקה שהוסכמה וגם היא תעבור עד יום רביעי בחצות, אלה קריאות ראשונות, שניות ושלישיות, הן פרטיות והן ממשלתיות. לא יהיו יותר הצבעות וקריאות טרומיות של חקיקה פרטית בכנסת וגם הדבר הזה הוסכם. כל החקיקות שהגיעו בהסכמה, האופוזיציה התחייבה להוריד את כל ההסתייגויות ואת כל שעות הדיבור והכול יעבור בהסכמה. בין מי למי היו ההסכמות?

מי הוועדה?

ועדת ההסכמות. מי הוועדה? עוד לא מעבירים עכשיו . אלה העקרונות. אנחנו במשותפת לא מסכימים שזה אתה וקיש לבד אלא שיהיה נציג של הרשימה המשותפת. זה לא עובד כך.

כפי שמקובל בוועדת הסכמות עליה אתה מדבר, יש שני נציגים נציג קואליציה ונציג אופוזיציה שייקבע על ידי יושב ראש האופוזיציה.

אנחנו נצביע במליאה בעד ה-1 בנובמבר. בסדר. אתם ממילא מצביעים בעד. אתה אמרת את זה לפרוטוקול. זאת התחייבות? אין בעיה. אף

אתם במשך שבועות וחודשים פונים אלי, אתה,

אתם לא יכולים להסכים לבד על שום דבר. יש כאן רשימה שקובעת בכנסת הזאת. מה, אין לנו דעה?

תעשה מה שאתה רוצה. ביקשתי בקשה הגיונית. תעשה מה שאתה רוצה. יש נוסח שרץ 20 כנסות ואתה מכיר אותו היטב. אני לא רוצה. אז זה יעלה לדיון בוועדה. יגיע ויעלה לדיון. זה לא עולה היום. זה נושא למחלוקת? הוא יעלה בדיון שהוא יעלה. אתה עשית טעות טקטית כשאתה התנגדת. עזוב, תעשה מה שאתה רוצה. לא מעניין אותי. הלאה. תמשיך. שלושה חוקים שהאופוזיציה תעביר רק בקריאה ראשונה בכנסת הזאת. מטרומיות. מטרומיות.

לקריאה ראשונה. תן לי להשלים.

אני אתן לך להשלים. בסדר. אנחנו מעבירים כאן הרבה מאוד חוקים בהסכמה, בהסתכלות שאנחנו עושים לטובת מה שנקרא אזרחי ישראל וכולם. יש לאופוזיציה חוקים שמוכנים בקריאה ראשונה ושנייה ושלישית, שהם בכלל לא ברשימה הזו, שדיברנו עליהם, שעברו כבר בוועדות. זאת אומרת, זה באישור הקואליציה לצורך העניין.

אבל אלה חוקים שעברו בהסכמות ולכן הם אפילו לא ברשימה. דיברנו עליהם והם ייכנסו ונשלים את הרשימה הזו. דיברנו על שלושה חוקים הם בטרומיות ויגיעו לראשונות. על זה אתה מדבר עכשיו. מבחינתי זה מסוכם ולא בהכרח חייב עכשיו להתחיל להיכנס לנושא הזה. לא מסכים. גם לנו מגיע שלושה. 53 חברי כנסת. אני אמרתי שמגיע שישה. תקבל אחד.

מגיע לכם שישה. אל תגיד לי שלושה על שלושה. אני רוצה שלושה. אתה תקבל שישה. אמרתי לו שמגיע לכם יותר. חבר הכנסת טיבי, אני אתן לך אפשרות להגיב.

גם חבר הכנסת ביטן ביקש להתייחס. את הקריאה ראשונה אתם מעבירים היום? אנחנו רוצים להעביר היום. ישבתי עם היועצים המשפטיים. עוד חצי שעה אנחנו מעבירים לשופטת מכתב. אתה לא מדבר עכשיו על חוק הפיזור. על חוק המימון. אני רוצה להסביר. מעבירים מכתב לשופטת. צריכים חובת היוועצות ולפי מה שהיועצים אומרים זה צריך להיות לפני שמגישים את הקריאה הראשונה. אנחנו נשלח לה את המכתב בעוד חצי שעה. אני אשלח בשמי ואני אומר שמתנהל משא ומתן וכולם בסוף יסכימו להצעה הזאת במסגרת המשא ומתן. אבל אם אתם מעבירים קריאה ראשונה עכשיו בלי חוק המימון, לפי מה שאני מבין יש בעיה להכניס את זה אחר כך בקריאה שנייה ושלישית כי זה נושא חדש. הם ביקשו שחוק המימון יבוא לוועדת חוקה. ועדת הכנסת יכולה לאשר נושא חדש. כיוון שהכול מוסכם, כל הנוסח יהיה מוסכם, אותו דבר אני רוצה לשמוע מיושב ראש ועדת החוקה. כמו שהם באו אליך ואמרו שאתה צריך לעמוד במילה שלך, שהוא יבוא ויגיד לנו - - - קראתי את הנוסח והוא מוסכם עלי.

יושב ראש ועדת חוקה. אני אומר שהוא יגיד שהוא קרא את הנוסח והנוסח מוסכם עליו.

מה שעשינו עם יושב ראש ועדת הכנסת, נעשה איתו. ואני אעלה לתקשורת ואני אומר שאני מפקח על זה שהוא לא יסטה.

שינויים בחוק המימון כי זה דבר שהוא יוסכם. במקרה הזה אין לי בעיה שהוא יעשה את זה. המליאה הייתה סגורה. אמרתי שאני אראה אותם ואני אדבר איתם. חבר הכנסת טיבי כאן. חבר הכנסת סובה ואחר כך חבר הכנסת אחמד טיבי.

רוצה להגיד,

להיכנס לפרסונליות ובלי להיכנס לדברים אישיים, שאני חושב שהסכמות בבית הזה הן חשובות. בשנה האחרונה לצערי רבנו יותר מדי. אני מאמין שדווקא בשעות האחרונות בהן אנחנו נמצאים לקראת פיזור הכנסת ולא ניכנס עכשיו לסיבות, למה וכמה אני חושב שכן ראוי לעשות הסכמות בלב שלם. אני לא רוצה לפרט עכשיו, אני עדיין מקווה שכל צד יבין שהפעילות שלנו לא קשורה לאגו אישי וגם דברים שאנחנו מקדמים, אנחנו עושים זאת לטובת הציבור, ואם צריך לחלוק בקרדיט, אין שום בעיה.

אני אומר שגם האופוזיציה במעשה הזה ראויה לשבח. חוקים שמועברים בהסכמה,

מתי שמגיע צריך לומר גם תודה. אני רק מבקש שלא יהיו שיקולים זרים, בטח התנקמות אישית ואני מקווה מאוד שכך נגיע להסכמות ולסיכומים. זו הבקשה שלי ולכן אני חושב שיש דברים שאפשר לסכם, אפשר לשבת ואני פונה גם ליואב, ואתה יודע על מה אני מדבר. בוא נשב ויחד נסביר לציבור. כמו שאמרתי לך, אם צריך לתת לך קרדיט, אני אתן לך קרדיט. אין שום בעיה. אתה יודע על מה אני מדבר. לא צריך שום קרדיט ולא חשבונות. אני מסביר לך שאם אתה רוצה ברוח טובה לסיים את השבוע הזה, את הימים האלה, אני חושב שלא צריך לפתוח כאן דברים שאפשר לסגור אותם. זו הבקשה שלי. זו הבקשה הצנועה שלי ואני חושב שאפשר להתקדם לכיוון ההסכמות. תודה רבה. אני מסביר את הרוויזיה. אי לכך אני מסיר את הרוויזיה. מבחינתי שנמשיך ונתקדם במהרה לקריאה ראשונה.

חבר הכנסת אחמד טיבי. הרשימה המשותפת לא מתנגדת להסכמות אבל אנחנו רוצים להיות חלק, כמו שהיינו במשך כל התקופה הזאת. אנחנו רוצים להיות חלק מכל הבנה. חשוב שדעתנו תישמע בכל ישיבה. אני מבין שאם הייתי מדבר בחוץ עם יואב, הוא היה מסכים, אבל יכול להיות שהוא קצת עצבני, לא יודע מה הסיבות, אבל אני מרגיש שהוא נרגע. מה, ויברציות? כן.

אתה מדבר עלי? כן. הוא אומר שאתה מעביר ויברציות. חיוביות. וזאת אבחנה מרופא. אנחנו נסגור את זה בהמשך לא כאן, אבל לגבי החוקים אנחנו רוצים שלושה חוקים. אני בעד שהליכוד והם יקבלו שישה-שבעה חוקים. המשותפת היא שלוש מפלגות. נושאים חשובים צריך להעביר. אתה בעד. אנחנו בעד. טרומית שעוברת. מה שאמר יואב. אם היו 10 כאלה. אתם תקבלו יותר. רוח הדברים ברורה. יש עוד שני חברי כנסת שהגישו רוויזיה. חבר הכנסת פינדרוס ואחר כך חברת הכנסת וולדיגר. את הרוויזיה להצעות 1 עד 11, סעיף (א), אני מוריד. אני מוריד את הרוויזיה על סעיף (א) כי אני מבין שהגיעו להסכמה ולכן אין טעם ברוויזיה. לסעיף (ב) גם הגעתם להסכמה?

עזוב את סעיף (ב). כי גם שם הגשתי רוויזיה. ניתן לך את הזכות. הדבר השלישי ואני רוצה לשאול אתכם כי יש לכם ניסיון וגם את ארבל, היועצת המשפטית. מכיוון שהחוק לפיזור הכנסת שמחוקק כרגע הוא לא לעוד 100 ימים אלא הוא לעוד 125 ימים או 130 ימים, האם אין לזה משמעות על פעילות הכנסת בזמן הפגרה? אם אני מחשב נכון, לו יצויר שהבחירות היו נקבעות מראש ל-1 בנובמבר, אז יש תאריכים שהם יותר רחוקים מעכשיו.

לא היינו מפזרים את הכנסת 4.5 חודשים קודם אלא 3 חודשים קודם.

מה הטעם לפזר אותה היום מבחינת ההתנהלות השוטפת? שיתנהלו בהסכמות, זה בסדר. יש שני אירועים: יש חוק התפזרות שזה אירוע אחד ויש החלטה של הוועדה מתי יוצאים לפגרה. אלה שני אירועים נפרדים. אני אומר למה להקדים את הפגרה. אני אגיד לך. בועז, תקשיב כי לא אמרת את זה וזה היה הסיכום והזכיר לי פינדרוס. החוק לפיזור הכנסת יושלם בשנייה ושלישית עד יום רביעי ב-24:00 ופגרת הכנסת יוצאת החל מיום חמישי למוחרת. זה בהנחה שהחוק לא נדחה. אם החוק מאיזושהי סיבה יתעכב - - - זאת אומרת, אתם יוצאים לפגרה. אתם מקדימים את הפגרה. אני אסביר לך אחר כך. פינדרוס, כדי שתוכל להתמודד

בואו נעשה יום ראשון כדי שאם תהיה איזושהי בעיה והחוק נתקע, לא נהיה פתאום בפגרה. יום ראשון נצא לפגרה. מישהו מוכן לתת לי את רשימת המצביעים שלי בפריימריס? כדי שאני אפנה אליהם ביום ראשון? חבר הכנסת פינדרוס, תודה. חבר הכנסת רוטמן שהוסמך על ידי חברת הכנסת וולדיגר. הבנתי שיש כאן רוח של שיתוף פעולה ומשיכת רוויזיות. איתן, אתה חייב לדאוג שהנושא של קריב סגור ושלא יהיו בעיות. הוא החייל שלך בכנסת. יש פה רוח של שיתוף פעולה ומשיכת רוויזיות. אתה לא רוצה לקלקל את החגיגה. אני לא רוצה לקלקל את החגיגה. אין כמוני אדם שאוהב להצטרף לחגיגות ולכן גם אני מצטרף לחגיגת ביטול הרוויזיות. תודה רבה. חבר הכנסת רם שפע, ביקשת התייעצות.

אני מבקש התייעצות. בסדר. אנחנו חוזרים לכאן בשעה 22:37 (הישיבה נפסקה בשעה 22:32 ונתחדשה בשעה 22:37.) אני מחדש את הישיבה. אני רוצה לעבור לסעיפים ד' ו-ה'. את סעיפים א', ב' ו-ג' עוד נשאיר. סעיף ד',

חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 41) (הגדרת אחי הנספה וזכויותיו, התשפ"ב-2022 (מ/1569), לפני הקריאה הראשונה. נמצא כאן סגן השר אלון שוסטר

תיקונים לחוק הזה כאשר האחד הוא עצם ההכרה באחים השכולים כישות עצמאית למשל על ידי כך שלימודים אקדמיים שעד עכשיו נעשו דרך ההורים, יהיו באופן עצמאי ולא עד גיל 30

יש סיכום להעביר את זה לוועדת הכלכלה.

מי נמנע? הצבעה אושר באישורה של חברת הכנסת מירב בן ארי, עובר לוועדת הכלכלה.

אני יודע שאתה לא הכתובת אבל אין לי מישהו אחר שאני יכול לומר לו את הדברים ולכן אני אומר לך. אומר הרב גפני שאתה הבן אדם הכי ניטרלי כאן. אתה לא עם הקואליציה ולא עם האופוזיציה. נעבור לסעיף ב'. הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 13) (תקופה מרבית לכהונה בתפקיד ראש הממשלה) (מ/1568) בקשת הממשלה להתיר את הבאתה לדיון לפי סעיף 95(ד) לתקנון והקדמת הדיון בהצעת החוק בכל הקריאות. את הרוויזיה הגישו חבר הכנסת פינדרוס וחברת הכנסת שרן השכל. אני מסירה את הרוויזיה. חברת הכנסת שרן השכל מסירה את הרוויזיה. בעקבות מה שהיה כאן היום, מתברר יותר ויותר שזה באמת שינוי כללי המשחק תוך כדי המשחק. אני שוקל לרוץ לראשות ממשלה, הכנתי כסף, הכנתי את הכול ואתם עכשיו מודיעים לי שזה רק לשתי קדנציות. אני אדם צעיר וזה לא מתאים לי. אחר כך אני אראה כמו בנט כזה, מישהו שאף אחד לא ירצה לקחת אותו לעבודה. אני רוצה להיות איש רציני ואתם לא יכולים תוך כדי המשחק לשנות את כללי המשחק. חכו אחרי הבחירות, ננהל על זה דיון אינטליגנטי, לא בשעה 11:05 בלילה כאשר כולנו על קוצים לגבי החקיקה. מה זה הדבר הזה שפתאום גונבים לנו חוק? תודה רבה. אנחנו עוברים לשתי הצבעות. הצבעה גם על סעיף 95 וגם על ההקדמה. כן. גם על ההבאה לדיון וגם על ההקדמה. אדוני היושב ראש, במסגרת ההסכמות הדבר הזה נשאר? אני לא יודע. בועז, במסגרת ההסכמות תיקון מספר 13 לחוק יסוד: הממשלה נשאר בחקיקה? בחקיקה בהסכמה? חוק הגבלת כהונה בהסכמה? זה לא עולה אבל אנחנו מפילים את הרוויזיה. אל תצביע על הרוויזיה. מי בעד הרוויזיה על סעיף 95, להתיר את ההבאה לדיון? 1. מי נגד? 3. הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה אני בעד הרוויזיה. הרוויזיה לסעיף 95 לא התקבלה. מי בעד קבלת הרוויזיה לפיה הקדמת הדיון בהצעת החוק בכל הקריאות? מי נגד? 3. הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. לא הבנתי. למה אתה מעלה את זה? למה אתה עושה את ההצבעה הזאת? מישהו כאן השתגע. אם הגענו להסכמה שלא מעלים, למה מעלים את זה להקדמה לדיון? אנחנו לא מעלים את זה. אנחנו בסך הכול מושכים את כל הרוויזיות. ההסכמה הייתה שאנחנו מושכים כרגע את כל הרוויזיות. הרוויזיה אומרת שלא מקדימים את הדיון. אולי אני לא יודע עברית ולכן אני אגיד ביידיש. יש עוד כמה חוקים שקיבלו החלטה לקדם אותם ולא יקודמו כי הם לא נכללים במסגרת ההסכמות. אז למה את עושה הקדמת דיון? אני עובר לסעיף ג' רוויזיה על החלטת הוועדה בדבר הקדמת הדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 91 והוראת שעה) (בתי משפט קהילתיים), התשפ"ב-2021 (מ/1471), לפני הקריאה השנייה והשלישית. גם כאן נפצל את ההצבעה לשתי הצבעות. זאת הצבעה אחת. חברת הכנסת שרן השכל, את מסירה את הרוויזיה?

אני מסירה אותה.

חבר הכנסת קיש לא נמצא כאן. הרוויזיות נדחות. אני נועל את הדיון. הישיבה הבאה על חוק ההתפזרות, הכנה לקריאה ראשונה, תהיה 10 דקות לאחר הסיום במליאה. נתכנס כאן 10 דקות לאחר סיום המליאה.

הישיבה ננעלה בשעה 23:11.